אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

לנו שלוש הצבעות. הנושא הראשון, בועז טופורובסקי הגיש רביזיה על בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף 2020. בבקשה, נא לנמק את הרביזיה. אני ממש מבקש מן הוועדה לדון מחדש בכל הקשור להקדמת הדיון בהצעת חוק שמאפשרת לשב"כ, לשירות הביטחון הכללי במדינת ישראל, לעקוב אחרי אזרחים. אני חושב שזה טעות, שזה אסון, שזה פגיעה בדמוקרטיה. אני אומר את זה כאן כבר מספר פעמים וגם אמרתי את זה במליאה. אפשר להחליף את מצב החירום בקורונה במילים אחרות, במצב חירום של אלימות במשפחה, במצב חירום של תאונות הדרכים, במצב חירום של רצח, גנבה, שוחד או פעילות לא מוסרית של מי מאזרחי מדינת ישראל ולבקש מן השב"כ לעקוב בשביל למנוע פשעים בחברה הישראלית. לא סתם ראש השב"כ בעצמו מתנגד לשימוש באמצעים של השב"כ על אזרחי ישראל ומתנגד להצעת החוק הזאת. אני חושב שמן הראוי שאם מקומות אחרים לא מונעים את זה והממשלה לא מונעת את זה ומקדמת את זה, שהוועדה הזאת לפחות תמנע דיון מהיר ולא רציני בהצעת חוק שכל כך נכנסת לפגיעה בזכויות אזרח ולפרטיות של אזרחי מדינת ישראל.

מי בעד הרביזיה?

מי נמנע? הצבעה בעד, 1 נגד,

בבקשת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש"ף 2020 לא אושרה.

הרביזיה לא התקבלה.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

(תיקון), התש"ף-2020, לפני הקריאה הראשונה. ברשותך, אני רוצה להתייחס.

כל הנושא שמעלים כאן הקדמת דיון בחוקים ובהוראות שפוגעים באזרחים ומצמצמים את פעילותם ועכשיו גם מעלים קנסות ודואגים לאכיפה יותר קשוחה וקשיחה נגד הקורונה, זה טעות וזה לא ההתייחסות הנכונה.

אמרו להם והם עשו את זה. הם הטילו על עצמם את הסגר ואת כל המגבלות. מה שקרה עכשיו הוא לא בעיה באכיפה, זה בעיה במדיניות ובהסברה של הממשלה. האזרחים כבר לא מאמינים לממשלה, לא רואים הוראות ברורות. ביום חמישי אומרים להם שאולי ההוראות ישתנו ביום ראשון, וביום שישי אומרים להם אולי, במוצ"ש מעדכנים אותם מה קורה ביום ראשון. הם לא יכולים לתכנן כך סדר יום בסיסי. הבעיה היא לא באכיפה, הבעיה היא במדיניות ובהוראות ולכן אני מבקש שלא נאפשר את הקדמת הדיון.

מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. מי

הצבעה בעד, 8 נגד, 1 נמנעים, אין בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק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 התש"ף-2020 אושרה.

רביזיה. אנחנו דנים ברביזיה שנתבקשה על ידי חבר הכנסת פורר לקביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "פרשת הכדורגלנים והקטינות". חבר הכנסת פורר לא נמצא כאן אז אנחנו רואים את הרביזיה כאילו נדחתה. שונות נודיע לכם מתי הדיון ברביזיה הבאה.

אני רוצה לשלוח מכאן ולאחל מכל הלב הרבה מזל טוב ליועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד ארבל אסטרחן,